שלום לכולם, בוקר טוב,

אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. נדון להצעת תקנות הנמלים (מניעת זיהום אוויר מכלי שיט), התשפ"ב 2022. בישיבה הקודמת התחלנו הקראה של התקנות ועכשיו נחזור לתקנה 15. אשר קדוש, בבקשה. בוקר טוב, אני אשר קדוש, מפקח כלי שיט ברשות הספנות והנמלים. רצינו לפתוח בתיאור אירוע חשוב שקרה בארגון הימי הבינלאומי בשבוע שעבר, ההצעה שעלתה בוועדה להכריז על הים התיכון כאזור בקרת פליטה. בסופה של הוועדה יצאה טיוטת החלטה שצריכה להיות מאושרת בישיבה הבאה, בדצמבר. מהדברים הללו אנחנו מבינים שיש סיכוי טוב שלקראת ינואר 2025 אזור היום התיכון ישמש כאזור בקרת פליטה לתחמוצות גופרית. דבר נוסף שעלה בוועדה הוא שכל המדינות שהן צד לאמנה, שעדיין לא אשררו את האמנה כמו מדינת ישראל נקראו לעשות זאת מהר ככל שניתן. הדבר יסייע לקבל את ההחלטה והכול יעבור בלי עיכובים. לגבי התקנות שלנו, אתן סקירה קצרה לגבי מה שעשינו בישיבה הקודמת: הקראנו את חלק א' של התקנות פרשנות ותחולה. הגענו עד תקנה 19 ועכשיו אנחנו חוזרים לתקנה 15. תקנה 15 עוסקת במגבלות פליטה של תחמוצות חנקן באזור בקרת הפליטה. אזכיר שבאזור בקרת פליטה צריך לעבור דלק, להחליף לדלק דל גופרית שאחוז הגופרית בו הוא 0.1%. בתקנת משנה

יש התייחסות לאזורים שהם אזורי בקרת פלטה, אני מתחברת להסבר של אשר. בכל מקרה אנחנו עובדים על הגדרה של אזור בקרת פלטה במובן שהיא תכלול גם אזורים נוספים,

לא הצבענו על פרק ההגדרות, אז את תקנת משנה א' נקריא אבל אני מבקשת שלא להצביע עליה כי הדבר הזה עדיין בעבודה.

"אזור בקרת פליטה" לעניין תחמוצות חנקן,כל אחד מאלה: האזור הצפון אמריקני, כמפורט בפרט (1) לתוספת הראשונה. אזור הים הקריבי של ארצות הברית, כמפורט בפרט (2) לתוספת הראשונה. אזור הים הבלטי, כמפורט בפרט (2) לתוספת הראשונה לתקנות הנמלים השלכת אשפה מכלי שיט. אזור הים הצפוני, כמפורט בפרט (6) לתוספת הראשונה לתקנות הנמלים השלכת אשפה מכלי שיט. על כלי שיט שפועל באזור בקרת פליטה שנבנה בתקופות המנויות בטור א' לתוספת הרביעית לעניין פרט 3 יחולו מגבלות הפליטה כאמור בטור ב' לפרט זה". שתי מילים לגבי התוספת, בטור א' היא מדברת על איזה כלי שיט היא חלה ובטור ב' היא אומרת מהן מגבלות הפליטה הרלוונטיות. נקרא את תקנת משנה (ג) שלא נמחקה אלא הועברה להמשך. נמשיך בהקראה: קברניט כלי שיט שפועל באזור בקרת פליטה יוודא כי מנוע הדיזל שמותקן בכלי השיט עומד במגבלות הפליטה המפורטות בטור ב' לתוספת הרביעית, לעניין פרט 2 או לפרטים 2 ו-3, לפי העניין, וכן כי ייערך רישום של הפרטים הבאים ביומן מכונאי ראשי, בסמוך למועד הכניסה לאזור האמור והיציאה ממנו: שלב של רמות פליטה (Tier). תאריך ושעה. מיקום כלי השיט. המצב התפעולי של המנוע (status on/off)." מכאן אנחנו מתחברים לאותה תקנה שמחקנו וייבאנו לכאן מהתוספת הרביעית. מדובר כאן בהחרגות, זה בעצם עדכון של הנספח שכללנו ובתיאום עם הייעוץ המשפטי של הוועדה העברנו לכאן. מדובר בחריגים לתכולת מגבלות הפליטה כפי שמפורט בפרט 3. על אף האמור בתקנת משנה (ב), הוראות פרט 3 לתוספת הרביעית לא יחולו על אלה: כלי שיט שמותקן בו מנוע דיזל ימי ומתקיים לגביו אחד מאלה יחולו עליו מגבלות הפליטה כאמור בפרט 2 לתוספת הרביעית: אורכו (L) של כלי השיט, כהגדרתו בתקנה 18 לתקנות למניעת זיהום מי ים בשמן, פחות מ-24 מטרים והוא תוכנן במיוחד, ומשמש אך ורק למטרת שיט תענוגות. הוא בעל הספק הנעה משולב של מנוע דיזל נמוך מ- 750 kW,

לשביעות רצונו של הבודק המוסמך, כי כלי השיט אינו עומד במגבלות הפליטה בשל מגבלות תכנון או בנייה של כלי השיט. מתקיימים לגביו כל אלה: (1) תפוסתו ברוטו פחות מ-500 טון. (2) נבנה לפני ה-1 בינואר 2021. (3) אורכו (L), כמוגדר בתקנה 18 לתקנות למניעת זיהום מי ים בשמן, 24 מטרים או יותר. (4) תוכנן במיוחד, ומשמש אך ורק למטרת שיט תענוגות. כלי שיט שהסתיימה בנייתו או שתוקן במספנה או במיתקן אחר המשמש לתיקונים, שנמצאים באזור בקרת פליטה (להלן,

מיתקן או האזור, לפי העניין), ונמסר לבעליו או לקברניט ומפליג במישרין כמפורט להלן: מהמספנה או המיתקן אל היציאה מהאזור, ובלבד שכלי השיט עומד בתנאים המפורטים בפרט 2 לתוספת הרביעית. לעניין כלי שיט שמותקן בו מנוע דו דלקי, מהמספנה או המיתקן אל מיתקן התדלוק הקרוב ביותר שמתאים לכלי השיט ושנמצא באזור או עד ליציאה מהאזור, ובלבד שכלי השיט עומד בתנאים המפורטים בפרט 2 לתוספת הרביעית". לגבי הסעיף הזה, אני רוצה להסביר : "מנוע דו-דלקי" הוא מנוע שמסוגל לעבוד על שני סוגי דלקים, גם על דלק נוזלי וגם על דלק נוזלי וגז. כשהוא עובד על גז הוא יכול לעמוד בדרישות של Tier 3 לאזורי בקרת פליטה. כלי שיט שלא מותקן בו מנוע דו-דלקי, למעט כלי שיט כאמור בפסקה (2), שמפליג במישרין מהכניסה לאזור ועד למספנה או למיתקן, או מהם ועד ליציאה מהאזור, ובלבד שההפלגה נערכת לאחר ביצוע הסבה, תיקון או טיפול תחזוקה במנוע. כלי שיט שמותקן בו מנוע דו דלקי, למעט כלי שיט כאמור בפסקה (2), שמפליג במישרין אל מספנה או מיתקן באזור, לצורך הסבה, תיקון או טיפול, אם כלי השיט נדרש שלא לשאת מטען גז או דלק גזי מסיבות בטיחותיות במהלך התיקון- החל מכניסתו לאזור ועד ליציאתו ממנו. אם כלי השיט נושא מטען גז או דלק גזי, החל ממתקן פריקת הגז הקרוב ביותר שמותאם לכלי השיט באזור ועד ליציאה ממתקן התדלוק הקרוב ביותר שמותאם לכלי השיט באזור לאחר השלמת התיקון. (ה) כלי שיט כאמור בתקנת משנה (ד) (2) עד (4) יעמוד בתנאים אלה: המנוע של כלי השיט יעמוד במגבלות הפליטה כמפורט בטור ב' לתוספת הרביעית לעניין פרט 2. כלי השיט לא יעמיס או יפרוק מטען. כלי השיט ימלא אחר כל דרישות הניתוב כנדרש על ידי מדינת הנמל של המספנה או המיתקן". סיימנו את ההקראה של תקנה 15 ולא נצביע עליה. אפשר להצביע, למעט 15(א). בסדר, הסבר קצר ונעבור להצבעה. כמו שאמרנו, לאזורי בקרת פליטה מתחמוצות חנקן יש שלוש רמות. בשלוש הרמות האלה, ככל שהרמה גבוהה יותר כך הדרישות שהמנועים צריכים לעמוד בהן גבוהות יותר ופחות זיהום נפל לסביבה. ההחרגות שאנחנו רואים פה ברוב הסעיפים הן לגבי כלי שיט שמופנים לתיקון או לטיפול. בתוך האזור, הם צריכים להפליג למתקן או למספנה שנמצאת בתוך אזור בקרת פלטה. בזמן שניגשים למתקן המספנה לצורך תיקון או טיפול הם לא נדרשים לעמוד בדרישות התקנות של אותו אזור בקרת פלטה מכיוון שהם גם כן לא נושאים מטען, לא פורקים וטועים סחורה, וכנראה שאם זהו אונייה אם מנוע דו-דלקי אז גם לא יהיה לה הגז שיכול לשמש אותה לפעול בצורה האמורה. יש עוד הערות לגבי תקנה 15? נעבור להצבעה על תקנה 15 למעט סעיף 15א. מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 15 למעט 15א אושרה פה-אחד. מכאן אנחנו עוברים לתקנה 18ב(2). הסיבה שהשארנו אותה היא שרצינו לבחון את ההפניה לתוספת החמישית. מחקנו את התוספת החמישית והיא בעצם - - - הטכני. אנחנו מפנים - - - הטכני, נשנה את המספור של התוספות בהתאם. בהמשך תראו שתוספות שמוספרו מ-5 והלאה יורדות מספר אחד. התוספת החמישית נמחקת.

יש לי שאלה כללית: כשכלי שיט עומד במקום הרבה זמן, שבוע-שבועיים, בגלל תורים, זה גורם לפליטת יתר או שזה הפוך? האם יש שימוש אחר במנוע כשעומדים במקום, כל זה בגלל הנושא של התורים להיכנס לנמל. אנייה שעומדת בעגינה צורכת פחות אנרגיה מכיוון שהמנוע הראשי שלה לא פועל וגם מכיוון שתצרוכת האנרגיה שלה נמוכה יותר. כשהאנייה עומדת יש פחות פליטה. זה ההיגיון הבריא אבל חשבתי שאולי - - - מיד נעסוק גם ב- - - גופרית. תראו ששם אימצנו את הדרקטיבה האירופית שאומרת שכלי שיט רתוק צריך להחליף דלק לדלק דל-גופרית. דוקטור אליקים בן חקון, יועץ לענייני ספנות וסביבה, ארגון הבריאות הבינלאומי, בבקשה. אנחנו באמצע קריאת התקנות אבל נאפשר לך להתייחס לפני משורת הדין. נעים מאוד, אני מייצג את הטכניון, יועץ ספנות וסביבה לארגון הבריאות הבינלאומי ולחיל הים. תודה רבה, כבוד היושב-ראש, על האפשרות לדבר. אזקק את מה שנאמר פה: יש כבר ארבעה Tier ויש סוגיה שצריך להבין, לא כל אנייה תורמת את אותה התרומה. יש אניות שהתרומה שלהן זה גם בזמן שהן מחכות בנמל, זה מאוד משמעותי, זה עוקף את אזור התעשייה של חיפה. לא אכנס לכל החומר שצירפתי לכם אבל אומר היום עלות ציות לרגולציה המחמירה ביותר, מה שנכנס לתקנות ב-1 במרץ 2024 או ה-1 בינואר 2025 זה בערך 20 סנט. אם אני מסתכל על תקנה של 0.1 גופרית לא רק בזמן ריתוק אלא גם בזן המתנה מדובר פה בערך על 20 סנט לטון מובן שזה בערך שקל. ברמת מכולה אנחנו מדברים

שלושה דולרים שזה בערך עשרה שקלים וזה לא כל-כך הרבה, כל זאת לעומת כל התועלות שמקבלות ואז זה כולל את זמני ההמתנה מחוץ לנמל. מנגד, רגולציה של תחמוצת חנקן עומדת על סנטים בודדים. כל אנייה שמגיעה לפה משנת ייצור 2016 ומעלה מכילה מראש ממיר קטליטי וזו הפעלה ידנית. הרגולציה הזאת אומרת, היא מחייבת אותם להפעיל את הממיר הקטליטי, מה שקורה באזור בקרת הפליטה כמו בצפון אירופה או בצפון אמריקה, תודה רבה. תודה רבה, דוקטור בן חקון. נעבור לתקנה 18ב (2). 18 אישור המנהל לפי תקנת משנה (א) יינתן לאחר שהתקיימו כל אלה: אישור המתכנן לענין צריכת הדלק כאמור בפסקה (1), יינתן לפי מחזור הבדיקה המתאים ובהתאם למקדמי השקלול המפורטים בקוד הטכני לתחמוצות חנקן (NOX- Nitrogen

אני מביאה את תקנה 18ב(2) להצבעה. מי בעד?

פה אחד, תקנה 18ב(2) אושרה. אנחנו עוברים עכשיו להקראה רציפה מהמקום שהפסקנו בישיבה הקודמת. אנחנו בתקנה 20 "איסור התקנה ופעולה לא יתקין אדם בכלי שיט מיתקן השבתה ולא יבצע פעולה לא רצויה לבקרת פליטה, אלא אם השימוש במתקן כלול באופן מהותי בתהליך בדיקת הפליטה כמפורט בקוד הטכני לתחמוצות חנקן (NOX). אין בהוראות תקנת משנה (א) כדי למנוע את השימוש במיתקן עזר לבקרה. בתקנה זו - "מיתקן השבתה" מיתקן שמודד או חש את משתני התפעול המפורטים להלן, או מגיב עליהם: מהירות מנוע, טמפרטורה, לחץ יניקה או משתנה אחר, והכל למטרות של הפעלה,

השהיה או השבתה של פעולת מערכת בקרת הפליטה או של רכיב כלשהו בה, באופן שיעילות המערכת תהיה נמוכה מהיעילות שלה בתנאי תפעול רגילים. "מיתקן עזר לבקרה" מערכת, אמצעי תפקוד או תכנית פעולה לבקרה, המותקנים או מיושמים, לפי העניין, במנוע דיזל ימי ומשמשים להגנה על המנוע או על הציוד הנלווה למנוע מפני תנאי תפעול שתוצאתם עלולה לגרום נזק או תקלה, או המשמשים לסייע בהתנעת המנוע, ובכלל זה פעולה או אמצעי אחרים שהוכח לגביהם, להנחת דעתו של הבודק המוסמך, שאינם מיתקן השבתה. "פעולה לא רצויה לבקרת פליטה" לעניין מערכת בקרת הפליטה של כלי שיט, כל פעולה או אמצעי שמבוצעים בזמן שכלי השיט פועל בתנאי שימוש רגילים ושמפחיתים את היעילות של מערכת בקרת הפליטה בכלי השיט לרמה נמוכה מזו שנצפתה בבדיקת הפליטה כמפורט בקוד הטכני לתחמוצות חנקן (NOX). אם אין הערות או התייחסות אני חושבת שהסעיף ברור. אני רוצה להביא להצבעה את תקנה 20. כדאי שאשר יסביר בקצרה. אשר,

מדובר פה על מתקני השבתה ומתקני עזר לבקרה. מדובר במתקן שאסור להתקין אותו במנוע ולא רוצים שהוא יהיה מותקן מכיוון שזה מתקן שיודע לזהות נתוני עבודה מסוימים ועלול לשבש את הפעולה של מערכת בקרת הפליטה בצורה כזו שהוא יראה נתונים טובים רק בזמן הבדיקה של המנוע ולא בזמן התפעול. אוקיי, אני מביאה להצבעה את תקנה 20. מי בעד?

פה-אחד, תקנה 20 אושרה. אנחנו עוברים לתקנה 21, לפרק ג'.

הקדמה לגבי פרק ג'. אוקיי, פרק ג': תחמוצות גופרית (SOx - Sulphur Oxides) וחלקיקים. הכוונה לתחמוצות שנוצרות במנוע בגלל תכולת הגופרית שנמצאת בדלק, זה לא קשור כל-כך למנוע עצמו. בתקנות האלה אנחנו נציין את אזורי בקרת הפליטה, נציין את מגבלות השימוש בדלק שמכיל גופרית עד 0.5% לעומת אזורי בקרת פליטה ששם תכולת הגופרית בדלק היא עד 0.1%. כמו כן, יש אפשרות לכלי השיט להשתמש בדלק רגיל בתנאי שמתקינים חלופה והחלופה היא מתקני ניקוי של גזי פליטה כך שבסופו של דבר היציאה מהארובה תהיה אותה כמות של זיהום כאילו היו משתמשים בדלק תקני כמו שצריך. הוספנו את הדרקטיבה האירופית בפרק הזה לגבי מגבלות על שימוש בדלק שמכיל גופרית לכלי שיט רתוק כלי שיט שמגיע לעגינה בישראל או לרציף בישראל אז יחולו עליו הדרישות כאילו הוא עובד באזור בקרת פלטה, זה יביא להפחתה משמעותית בפלטות. תודה, נעברו להקראה של תקנה 21. "פרק ג': תחמוצות גופרית (SOx - Sulphur Oxides) וחלקיקים הגבלת תכולת הגופרית בעל כלי השיט וקברניטו יוודאו כי כלי השיט עומד באחד מאלה: תכולת הגופרית בדלק המצוי בכלי השיט או המשמש לתפעולו אינה עולה על m/m0.50%. כלי השיט מצויד בחלופה, כמשמעותה בתקנה 128, שהותקנה לפי היתר מאת המנהל כאמור באותה תקנה, או היתר מאת הרשות המוסמכת הזרה של מדינת הדגל, לפי העניין, ובלבד שהחלופה האמורה תאפשר לכלי השיט לעמוד ברמות הפליטה המתאימות לתכולת הגופרית כאמור בפסקה (1)". הסבר קצר, אשר. הוא התייחס לזה קודם, פשוט ההקדמה שלו הייתה לגבי כל הפרק. כאן מדובר על תחולת הגופרית במצב שהוא לא באזור בקרת פליטה, אז הוא צריך לעמוד על 0.5%. באזור בקרת פליטה אנחנו נגיע לדרקטיבה ואתם תראו - - - מה זה M/M? יחידות של מסה, האחוזים ביחידות של מסה, כמה גופרית לדלק ביחידות של מסה. אני מביאה להצבעה את תקנה 21, מי בעד?

פה-אחד, תקנה 21 אושרה. אנחנו עוברים לסימן ב', הגבלת תכולת הגופרית באזורי בקרת פליטה, תקנה 22. נקריא את התקנה ואני מבקשת שלא נצביע עליה מאותה סיבה, מדובר באזורי בקרת פליטה מסוימים ואנחנו רוצים לכלול הגדרה רחבה יותר. אז נעבור להקראה בלי הצבעה. "סימן ב': הגבלת תכולת הגופרית באזורי בקרת פליטה אזורי בקרת פליטה של תחמוצות גופרית בפרק זה,

כל אחד מאלה: האזור הצפון אמריקני, כמפורט בפרט (1) לתוספת הראשונה, אזור הים הקריבי של ארצות הברית, כמפורט בפרט (2) לתוספת הראשונה. אזור הים הבלטי, כמפורט בפרט (2) לתוספת הראשונה לתקנות הנמלים השלכת אשפה מכלי שיט. אזור הים הצפוני, כמפורט בפרט (6) לתוספת הראשונה בתקנות הנמלים השלכת אשפה מכלי שיט". בסדר גמור, אז אנחנו לא עושים הצבעה לגבי תקנה 22. נעבור לתקנה 23,

"הגבלת תכולת הגופרית באזורי בקרת פליטה בעל כלי השיט וקברניטו יוודאו כי תכולת הגופרית של דלק המשמש לתפעול של כלי שיט הפועל באזור בקרת פליטה, לא תחרוג מ- %m/m0.10". נצביע על תקנה 23. מי בעד?

פה-אחד, תקנה 23 אושרה. תקנה 24, בבקשה. "החלפת דלק באזור בקרת פליטה בעל כלי שיט או קברניטו, העושה שימוש, בזמן שכלי השיט נמצא באזור בקרת פליטה, בדלק שונה מהדלק המשמש את כלי השיט מחוץ לאזור כאמור, וזאת לצורך עמידה בהוראות תקנה 23, יקבע נוהל שיחול על צוות כלי השיט לעניין אופן ביצוע החלפת דלק בכניסה לאזור בקרת פליטה וביציאה ממנו, בנוהל כאמור ייקבע זמן מספיק לשטיפה מלאה של מערכת הדלק מכל דלק שחורג מתכולת הגופרית כאמור באותה תקנה, טרם כניסת כלי השיט לאזור בקרת פליטה, הקברניט יוודא כי צוות כלי השיט פועל לפי הנוהל האמור. אחרי השלמת פעולה של החלפת דלק, לפני הכניסה לאזור בקרת פליטה או אחרי היציאה מאזור כאמור, יערוך הקצין האחראי לפעולה הנוגעת בדבר רישום של הפעולה האמורה בפנקס תכולת גופרית ויחתום בצד הרישום. רישום כאמור בתקנת משנה (ב) יכלול את הפרטים האלה: כמות הדלק דל הגופרית בכל מכל דלק. התאריך והשעה שבהם בוצעה הפעולה. המיקום של כלי השיט. בשולי כל עמוד בפנקס יחתום הקברניט. הרשות תפרסם באתר האינטרנט דוגמה של פנקס תכולת גופרית. אז אם כך, תקנה 24 עולה להצבעה. מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 24 אושרה פה אחד. נעבור לסימן ג'. הגבלת תכולת הגופרית בכלי שיט רתוק. "סימן ג': הגבלת תכולת הגופרית בכלי שיט רתוק הגבלה על תכולת הגופרית בכלי שיט רתוק בעל כלי השיט וקברניטו יוודאו כי תכולת הגופרית של דלק המשמש לתפעול של כלי שיט רתוק לא תחרוג מ-m/m% "0.10. נצביע על תקנה 25, מי בעד?

פה-אחד, תקנה 25 אושרה. "חריגים להגבלה על תכולת הגופרית בכלי שיט רתוק הוראות תקנה 25 לא יחולו אם מתקיים אחד מאלה: משך הריתוק המתוכנן של כלי השיט אינו עולה על שעתיים. כל המנועים של כלי השיט הרתוק וכל מיתקן שריפה אחר בו דוממים, והוא צורך חשמל ממקור חשמל הנמצא בחוף בזמן הריתוק". תקנה 26, מי בעד?

פה-אחד, תקנה 26 אושרה. "החלפת דלק בכלי שיט רתוק קברניט כלי שיט יוודא כי כלי שיט רתוק יחליף את הדלק המשמש אותו לדלק העומד בדרישה האמורה בתקנה 25, בהקדם האפשרי, בקרות אחד מאלה: עם ריתוקו של כלי השיט, ולא מעבר לשעה לאחר השלמת תמרונו בעזרת המנועים הראשיים (FWE-Finish with engines). בסמוך לסיום ריתוקו של כלי השיט, ולא מעבר לשעה לפני תחילת תמרונו בעזרת המנועים הראשיים St .By ENG)). על ההליך של החלפת דלק כאמור בתקנת משנה (א) יחולו הוראות תקנה 24, בשינויים המחויבים". נצביע על תקנה 27. מי בעד?

פה- אחד, תקנה 27 אושרה. איחדנו את הנוסח כאן עם נוסח שיש לנו בהמשך, בתקנה 128, אז במקום להשתמש במונח "טכנולוגיה" אנחנו משתמשים במונח: "חלופה" אבל זה אותו דבר. גם הפניה כאן להנחיית - - - הוא אותה הנחייה, אז זה עניין יותר נוסחי. "חלופות להפחתת פליטת הגופרית המנהל רשאי לבקשת בעל כלי שיט לפטור כלי שיט רתוק מהוראות תקנה 25 ולהתיר לו לעשות שימוש בחלופה כאמור בתקנה 128 שנועדה להפחית את פליטת הגופרית (בתקנה זו, החלופה), ובלבד שמתקיימים כל אלה: הפחתת הפליטה שתושג באמצעות החלופה תהיה רציפה. שיעור הפחתת הפליטה באמצעות החלופה לא יפחת משיעור ההפחתה שהיה מתקבל אילו נצרך דלק דל גופרית בהתאם לדרישה האמורה בתקנה 25. קברניט כלי השיט התחייב כי ייעשה שימוש בציוד ניטור קבוע ורצוף של הפליטה וכי ערכי הפליטה ירשמו בפנקס תכולת הגופרית לפי תקנה 24(ב) ו-(ד), בשינויים המחויבים. ניתן היתר כאמור בתקנת משנה (א), יוודא הקברניט כי התנאים המנויים בפסקה (3) בתקנת המשנה האמורה מולאו". אשר, אתה יכול להסביר מהי החלופה שמתייחסים אליה. הכוונה היא למתקן ניקוי גזי פליטה. המתקן הזה נמצא בצנרת הארובה של המנוע והוא שוטף את כל תחמוצות הגופרית שנוצרות משימוש בדלק רווי גופרית ובסופו של דבר מה שמשתחרר לארובה זה עשן שבו כמות תחמוצות גופרית מופחתת בהרבה. נביא את תקנה 28 להצבעה. מי בעד?

תקנה 28 אושרה. אנחנו עוברים לפרק ד'. במקור הייתה כאן הפנייה לנספח הראשון שאומץ אצלנו בחקיקה במסגרת הפקודה למניעת זיהום הים בשמן והתקנות לביצוע - - - מכוחה. אחרי שבדקנו ראינו שבעצם יש באמנה עצמה עדכון לגבי סוגיית כלי השיט.

על מנת להיות מדויקים, אנחנו מפרטים את אותם כלים שהאמנה מפנה אליהם. אשר, אתה יכול להסביר בכמה מילים? תרכובות אורגניות נדיפות הן תרכובות שמתנדפות מנפט גולמי ומוצריו וגם מחומרים מזיקים נוזליים. התקנות חלות רק על מכליות או כלי שיט שבתפוסה של 400 טון ומעלה חומרי מטען מזיקים, אין הכוונה לדלק שמשמש אותן להנעה. הן חלות גם על מפעיל רציף מכיוון שאותם אדים שיוצאים מכלי השיט בזמן הטעינה צריכים להגיע לרציף ושם אותו מפעיל רציף צריך לטפל בתרכובות האלה כך שהן לא תיפלטנה לאוויר ולא תזהמנה את הסביבה. מדובר גם על כלי שיט שצריך שתהיה לו תוכנית לניהול תרכובות אורגניות נדיפות, הכוונה היא איך הוא מבצע את פעולות הפריקה והטעינה של האנייה, באיזה קצב, כדי להביא להיווצרות כמה שיותר קטנה של תרכובות נדיפות כאלה. תודה, נמשיך בהקראה. "פרק ד': תרכובות אורגניות נדיפות (VOC - Volatile Organic Compound)

"מכלית" כל אחת מאלה: כלי שיט שתפוסתו 400 טון ברוטו ומעלה, שנבנה או הוסב בעיקרו לנשיאת שמן בצובר ובעת שהוא מוביל שמן, לרבות מובילה משולבת, כהגדרתה בתקנה 64. אנייה כהגדרתה בתקנות הנמלים חומרים נוזלים מזיקים בצובר, שתפוסתה ברוטו 400 טון ומעלה. "מכלית רתוקה" מכלית הרתוקה לרציף בנמל בישראל.

למעט מקשר, מערכת עגינה בלב ים או מיתקן אחר שאינו מרותק למזח . אדוני רוצה להתייחס, בבקשה. שלום רב, שמי רני עמיר, אני מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה. שאלה סמנטית: בסעיפים קטנים 1-2 מדובר על "כלי שיט" בסעיף הראשון ועל "אנייה" בסעיף השני.

בחרנו במונח "אנייה" בגלל שיש כאן הפנייה לתקנות נמלים (חומרים נוזליים מזיקים). פישטנו את זה. אנייה מוגדרת שם בתור "מכלית כימיקלים" או "מכלית שנושאת חומרים מזיקים". זה ממש אותו דבר.

זה כולל את שתי המכליות הללו כפי שהן מוגדרות בתקנות הנמלים (חומרים נוזליים מזיקים). בסדר גמור. נצביע על תקנה 29. מי בעד?

תקנה 29 אושרה. נעבור לתקנה 30, בבקשה. "הגבלות על פליטה של תרכובות אורגניות נדיפות ממכלית רתוקה פליטה של תרכובות אורגניות נדיפות (VOC) ממכלית רתוקה תעמוד במגבלות כמפורט בפרק זה". תקנה 30, מי בעד?

תקנה 30 אושרה. נעבור לתקנה 31, בבקשה. עשינו כאן שינוי של הסדר, מדובר באותן התקנות והן מסודרות בצורה יותר נכונה. תקנה א' מדברת על חובת האנייה להצטייד במערכת לקליטת אדים, אחר כך האישור של המנהל לאותו עניין, לאותה המערכת. החובה של מפעיל הרציף או המספנה למתקן לבקרת פלטה, מתקן פלטה שקולט את האדים מהאנייה, ותקנה ד' תדבר על אישור להתקנת המתקן המדובר. "מערכת לקליטת אדים ומערכת לבקרת פליטה בעל מכלית שהוראות פרק זה חלות עליה יצייד את המכלית האמורה במערכת לקליטת אדים שאושרה כאמור בתקנת משנה (ב); הקברניט יוודא כי יעשה שימוש במערכת האמורה בזמן טעינת מטענים המכילים תרכובות אורגניות נדיפות. לא תותקן מערכת לקליטת אדים אלא לפי אישור המנהל או אישור רשות מוסמכת זרה (תיקון שהוסף על ידי הקוראת. מ.פ) במדינת הדגל של המכלית, לפי העניין, ובהתאם לתקני הבטיחות הנוגעים בדבר של אימ"ו, כפי שמתפרסם באתר האינטרנט של הארגון. מפעיל רציף או מספנה בנמל בישראל המקבלים מכלית המצוידת במערכת לקליטת אדים,

בין בעצמם ובין באמצעות אחר, מערכת לבקרה על פליטת אדים הנפלטים מהמכלית, לפי תכנית שאושרה כאמור בתקנת משנה (ד). מפעיל רציף או מספנה בישראל לא יתקין מערכת לבקרה על פליטת אדים אלא לפי תכנית שאישר לו המנהל מראש, לאחר התייעצות עם מנהל היחידה הארצית להגנה על הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה, תכנית כאמור תיערך לפי תקני הבטיחות של אימ"ו כאמור בתקנת משנה (ב)". רני, אתה רוצה להעיר. כן, אבקש לחזור להגדרת "רציף" בסעיף 29. אנייה שרתוקה לרציף אמורה להיענות לדרישות פרק זה, אך רציף מוגדר כרגע: "מזח, למעט מקשר, מערכת עגינה בלב ים או מיתקן אחר שאינו מרותק למזח ". זאת אומרת שאנייה או מכלית שרתוקות למקשר ימי לצורך פריקת או טעינת דלק אינן כפופות לזה? בשלב זה כן. אז יש פה בעיה. נא לחדד את הסוגיה. אחדד מה מטריד אותנו ואשר יסביר. מה שקורה בעצם, אנייה שפועלת לטעינת דלק קשורה במקשר תת-ימי של קצ"א או של חברת החשמל או של תש"נ. כשהיא טוענת את הדלק, את הנפט, היא פולטת VOC. לכן, לפי ההגדרה הזאת, היא לא כפופה לסעיף מכיוון ש-"רציף" כהגדרתו בזה לא כולל מקשר ימי למערכת עגינה בלב ים. אשר, בבקשה. זה נכון מה שאתה אומר,

לפי הידוע לנו כיום חוץ מקצ"א, שיש רק במקשר מספר 1 צינור תת-מימי לחזרת אדים, אין במקשרים ימיים אחרים את המתקן הזה, לכן אנחנו רואים בעיה בהכללת מקשרים ימיים והתמקדנו רק ברציפים היבשים שבהם אנחנו יודעים שיש צנרת, מתקני תיקול ויש אפשרות לאכוף את התקנות האלה ואת הדרישה בצורה טובה ביותר. אני רוצה לומר לוועדה ולחברי ברספ"נ שני דברים: רוב הפליטות של VOC ממכליות קורות בדיוק בסיטואציה של עגינה בלב ים. כמות משמעותית מהדלק של ישראל נטענת במערכות שעוגנות בלב ים. אנחנו מפספסים פה נקודה חשובה. דבר שני, זה נכון שהיום יש רק במקשר 3 של קצ"א באשקלון מערכת למישוב אדים כדי למנוע פליטת VOC אבל אנחנו נמצאים במהלך מאוד מקיף מול כל שאר המקשרים, שלושה במספר, כדי שכולם יהיו בעלי מערכת השבת אדים. אם אנחנו מעגנים דבר כזה בחקיקה חדשה אז זה פספוס. אני חושב שאנחנו צריכים לדון בזה שוב. אני רוצה לומר שמיד כשנסיים את הנושא הזה, יש עוד עדכונים של המסמך שנאמץ. תוכנית העבודה שלנו היא להעביר תיקון שכזה לאחר שהתקנות יעברו. זה לא סוף פסוק מבחינתנו, אנחנו לא הולכים לשים את התקנות האלה בצד ולא לגעת בהן יותר. יש עדכון נרחב שאנחנו חייבים לכלול ונוכל להתייחס לכך במסגרת אותו תיקון. את לא יכולה להכניס את זה כבר עכשיו עד שזה ייכנס לתוקף. כדי להכניס את זה אני צריכה לעשות - - - אני צריכה לבדוק את ההשלכות הכלכליות של המהלך הזה, אני צריכה את מפעילי הרציפים, את התגובות וההתייחסות שלהם, אני לא יכולה לעשות דבר כזה היום.

מבחינתנו, כבר בתהליך שהוא - - - כבר עכשיו התהליך בעיצומו.

צעד אחד אחורה. אנחנו מציעים לא להצביע בשלב זה על התקנה. אבל כבר הצבענו על תקנה זו. מכיוון שהצבעה כבר נערכה, צריכה להיות רוויזיה. כבוד היושבת-ראש צריכה לבקש רוויזיה ולשנות את זה. אני מציעה, ואני עומדת מאחורי זה, רני, אנחנו מתכננים תיקון כי יש עדכון מאוד גדול של נספח 6, זה משהו שייכנס - - -. גם אם אתה חושב שאנחנו צריכים לעשות פה הוראה שהיא צופה פני עתיד, היא עדיין לא ניתנת להכלה. אנחנו נטפל בזה. אז זה יהיה אחד התיקונים בתיקון הבא. רציתי לבחון אפשרות לקבוע הוראת שעה צופה פני עתיד. המצב לא מאפשר להחיל זאת כיום. האם לא ניתן להחיל את הסעיף הזה בתוך התקנות כצופה פני עתיד? בגלל שהצבענו עליו אז צריכים לבקש רוויזיה על הסעיף הזה אז אני חושבת שעדיף שהם ייקחו את התיקון בחשבון במסגרכת התיקונים הבאים. ניקח זאת בחשבון. אוקיי, אתם רושמים את זה? לקחת בחשבון במסגרת התיקונים הבאים. אם כך, נצביע על תקנה 31. מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 31 אושרה פה-אחד.

"תכנית לניהול תרכובות אורגניות נדיפות בעל מכלית המובילה נפט גולמי או קברניטה יציידו את המכלית בתכנית לניהול תרכובות אורגניות נדיפות שאישרו המנהל או רשות מוסמכת זרה (תוספת של שירה סופר במהלך ההקראה,

במדינת הדגל של המכלית, לפי העניין, ויוודאו כי המכלית תופעל לפי תכנית הניהול האמורה. המנהל יאשר למכלית ישראלית המובילה נפט גולמי תכנית לניהול תרכובות אורגניות נדיפות, אם מצא כי התכנית האמורה עומדת בתנאים לפי תקנת משנה (ג). תוכנית לניהול תרכובות אורגניות נדיפות תעמוד בהנחיית אימ"ו ותכלול בין היתר את אלה: נהלים כתובים למזעור הפליטה של תרכובות אורגניות נדיפות במהלך טעינה של מטען, הפלגה בים ופריקה של מטען, הוראות לביצוע שטיפה בנפט גולמי(COW- Crude Oil Washing) וניהול התרכובות האורגניות הנדיפות הנוספות הנוצרות במהלכה, שמו של האחראי במכלית ליישום התכנית. תכנית ניהול תרכובות אורגניות נדיפות של מכלית ישראלית העוסקת בהפלגות בין-לאומיות, תיערך בשפה המדוברת בין הקברניט לקצינים באותה מכלית, ובלבד שאם השפה המדוברת כאמור אינה אנגלית, תכלול התכנית בנוסף תרגום לשפה האנגלית". תודה. תקנה 32, מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 32 אושרה פה-אחד. תקנה 33, בבקשה. אציין שבתיאום עם הייעוץ המשפטי של הוועדה שילבנו את הפניית השוליים לגוף התקנה. יש מבנה של הערות שוליים שמנחות להנחיות של אימ"ו. אנחנו נחשוב איך לסדר זאת מבחינה צורנית, ייתכן שנשלב אותן באופן קטגורי בתוך התקנות.

ומצורפות להן הערות שוליים. בסדר גמור. "תחולה על מובילת גז ומובילת גז טבעי נוזלי הוראות פרק זה יחולו על מובילת גז ומובילת גז טבעי נוזלי, כהגדרתן בתקנה 64, שנקבע לגביהן לפי הנחיית אימ"ו לעניין בנייה וציוד של אניות המובילות גזים נוזליים בצובר (MSC.370 (93), "International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk", chapter 5.) כי מערכות הטעינה וההכלה שלהן מאפשרות אחסנה בטוחה של תרכובות אורגניות נדיפות במובילות האמורות והחזרתן הבטוחה של תרכובות כאמור לחוף לפי הנחיית אימ"ו". תקנה 33, מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 33 אושרה פה-אחד. "הודעה לאימ"ו המנהל יודיע לאימ"ו על תחילת התוקף של הוראות פרק זה, שישה חודשים לפני מועד תחילת התוקף כאמור. תקנה 34, מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 34 אושרה פה-אחד. אשר, כמה מילים על פרק ה'. מתקן שריפה בכלי שיט נמצא על אניות סוחר שמפליגות בשיט בינלאומי ולא נמצא בכלי שיט שפועל באזורי הנמל. במתקן זה משתמשים על מנת לשרוף את הפסולת שמצטברת בכלי השיט. כלי שיט צובר אשפה רבה ולעיתים חולפים גם חודשים עד שהוא מגיע לנמל. יש לייצר אפשרות להיפטר מהאשפה במקרים אלו. בתקנות הללו אנחנו מתכוונים לכך שאם השריפה מתבצעת בכלי שיט היא תתבצע רק במתקן האמור ולא בשום מקום אחר. אנחנו מדברים גם על חומרים ששריפתם אסורה באופן כללי. אנחנו מתייחסים לכלי שיט שנבנו משנת 2000 ואילך, אותם מתקני שריפה בכלי שיט אלו צריכים לעמוד בתקנים של הארגון הימי הבינלאומי. תודה, נעבור להקראה, בבקשה. שריפת חומר בכלי שיט לא יבצע אדם שריפה של חומר בכלי שיט אלא במיתקן שריפה בלבד". תקנה 35, מי בעד?

תקנה 35 אושרה פה-אחד. "חריגים לשריפת חומר בכלי שיט על אף האמור בתקנה 35, לא יבצע אדם שריפה של כל אחד מהחומרים האלה בכלי שיט: שיירי מטען שחלים לגביו תקנות למניעת זיהום מי ים בשמן או תקנות הנמלים חומרים נוזליים מזיקים בצובר או הקוד הבין-לאומי הימי למטענים מסוכנים, לרבות חומר אריזה מזוהם הקשור לשיירים כאמור". אבקש מהפרוטוקול להוסיף לתקנת משנה (2) גם "ביפנילים עתירי כלור". Polychlorinated Biphenyls (PCBs). אשפה, כהגדרתה בתקנות הנמלים השלכת אשפה מכלי שיט, המכילה יותר מעקבות (traces) של מתכות כבדות. תזקיקי נפט המכילים תרכובות של הלוגנים. בוצת ביוב או בוצת שמן שאינן מיוצרות בכלי השיט. שיירים ממערכת ניקוי גזי פליטה כאמור בתקנה 43. לא יבצע אדם שריפה של פוליוויניל כלורידים (polyvinyl chlorides (PVCs- בכלי שיט, אלא אם כן השריפה מבוצעת במיתקן שריפה שעומד בהוראות תקנה 39(א). לא יבצע אדם שריפה של בוצת ביוב או בוצת שמן שנוצרה בעת תפעולו הרגיל של כלי השיט,

שריפה של בוצה כאמור מבוצעת במערכת הכוח הראשית או המשנית של כלי השיט או בדוודים, ובלבד שהשריפה לא תתבצע במימי החופים של ישראל ובאזור הימי". תקנה 36, מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 36 אושרה פה-אחד.

"שמירת דינים אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהוראות החוק למניעת זיהום הים (הטלת פסולת), תשמ"ג-1983 והתקנות לפיו". החלטנו למחוק את המילים "האמנה" כי האמנה מאומצת בחוק. אוקיי, תקנה 37, מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 37 אושרה פה-אחד. "אישור לעשיית שימוש במיתקן תרמי תחליפי לבקשת בעל כלי השיט או קברניטו, רשאי המנהל להתיר שימוש במיתקן תרמי לטיפול בפסולת בכלי שיט, כתחליף למיתקן שריפה, ובלבד שהמיתקן עומד בדרישות פרק זה". תקנה 38, מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 38 אושרה פה-אחד. "דרישות למיתקן שריפה בעל כלי שיט וקברניטו יוודאו כי מיתקן שריפה בכלי שיט שנבנה ב-1 בינואר 2000 או אחרי תאריך זה או מיתקן שריפה שהותקן בכלי שיט החל מהתאריך כאמור, מקיים את כל אלה: הוא מתוכנן ובנוי לפי המפרט שבתקן למיתקני שריפה בכלי שיט לפי הנחיית אימ"ו. עמד בבדיקת דגם שנערכה בתנאים ובמגבלות כאמור בתוספת החמישית, במפעל שבו יוצר מיתקן השריפה או במיתקן בדיקה אחר שאישר המנהל או שאישרה רשות מוסמכת זרה במדינת הדגל של כלי השיט, לפי העניין, ניתנה לו תעודה על אישור דגם מאת המנהל לפי תקנת משנה (ב) או מאת רשות מוסמכת זרה במדינת הדגל או במדינה שבה יוצר המיתקן, לפי הנחיית אימ"ו. המנהל ייתן לכלי שיט תעודה על אישור דגם למיתקן שריפה שהותקן בכלי השיט כאמור בתקנת משנה (א), אם נוכח כי מיתקן השריפה עומד בדרישות האמורות בפסקאות (1) ו-(2) לתקנת המשנה האמורה". תקנה 39, מי בעד? הצבעה אושרה.

"מדריך תפעול בעל כלי שיט שבו הותקן מיתקן שריפה כאמור בתקנה 39(א) או קברניטו יוודאו כי בכלי השיט יימצא מדריך תפעול של יצרן מיתקן השריפה, שיוחזק בסמוך למיתקן ושיכלול הוראות להפעלת המיתקן לפי המגבלות המפורטות בפרט 2 לתוספת החמישית. בעל כלי השיט וקברניטו יוודאו כי אנשי הצוות האחראים על הפעלת מיתקן השריפה יקבלו הכשרה מתאימה להפעלתו ויפעילו אותו בהתאם להוראות מדריך התפעול". תקנה 40, מי בעד?

תקנה 40 אושרה פה-אחד.

"טמפרטורת גזי השריפה קברניט כלי השיט יוודא כי במיתקן שריפה שחלות עליו הוראות תקנה 39(א), תנוטר הטמפרטורה של גזי השריפה ביציאה מתא השריפה, בכל זמן שהמיתקן פועל, ויחולו הוראות אלה: כשמיתקן השריפה פועל בשיטת ההזנה הרציפה, לא תוזן פסולת למיתקן כל עוד הטמפרטורה של גזי השריפה ביציאה מתא השריפה נמוכה מ-850 מעלות צלזיוס.

"הזנה רציפה" תהליך של הזנה קבועה של פסולת לתוך מיתקן שריפה, ללא סיוע אדם, כשמיתקן השריפה נמצא בתנאי תפעול רגילים וכשטמפרטורת ההפעלה שלו היא בין 850 ל-1,200 מעלות צלזיוס. כשמיתקן השריפה פועל בשיטת הזנה שאינה רציפה המיתקן יתוכנן כך שהטמפרטורה של גזי השריפה ביציאה מתא השריפה תגיע ל-600 מעלות צלזיוס תוך חמש דקות מהתנעת המיתקן, ולאחר מכן תתייצב על טמפרטורה של 850 מעלות צלזיוס לפחות". תקנה 41, מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 41 אושרה פה-אחד. נעבור לפרק ו': מתקני קליטה. אשר, כמה מילות הסבר, בבקשה. הכוונה היא למתקנים שיוצבו ברציף ויאפשרו לכלי השיט להוריד את השאריות והפסולת. יש תפיסה כללית בעולם שאין אין מתקן קליטה בנמל אז לכלי השיט לא תהיה ברירה והפסולת עלולה להגיע לים. בכל תקנות האמנה יש דרישה למתקני קליטה. כאן אנו דנים באותם מתקני קליטה. תודה. הקראה, בבקשה. הקצאת מיתקן קליטה לחומר מדלל אוזון מפעיל של רציף או מספנה בנמל בישראל, העוסקים בטיפול בכלי שיט הנושא חומר מדלל אוזון או התקן המכיל חומר כאמור, או העוסקים או מיועדים לתיקון כלי שיט כאמור,

בין בעצמו ובין באמצעות אחר, מיתקן מתאים לקליטה ואיסוף של חומר מדלל אוזון או התקן המכיל חומר כאמור עם הסרתו מכלי השיט, השירות של קליטה ואיסוף של חומר או התקן כאמור יינתן באופן שלא יגרום עיכוב מיותר לכלי השיט הפוקד את הרציף או המספנה". תקנה 42, מי בעד?

תקנה 42 אושרה פה-אחד. "הקצאת מיתקן קליטה לשיירי ניקוי של גזי פליטה מפעיל של רציף או מספנה בנמל בישראל, העוסקים בטיפול בכלי שיט שמותקנת בו מערכת לניקוי גזי פליטה לפי תקנה 128, או העוסקים או מיועדים לתיקון כלי שיט כאמור,

בין בעצמו ובין באמצעות אחר, מיתקן מתאים לקליטה ואיסוף של שיירי ניקוי של גזי פליטה ממערכת כאמור. השירות של קליטה ואיסוף של שיירי ניקוי כאמור יינתן באופן שלא יגרום עיכוב מיותר לכלי השיט הפוקד את הרציף או המספנה". תקנה 43, מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 43 אושרה פה-אחד. "גריטת כלי שיט לא יגרוט אדם כלי שיט אלא לאחר שכל חומר מדלל אוזון או שיירי ניקוי של גזי פליטה הוסרו ממנו והועברו למיתקן קליטה מתאים כאמור בתקנות 42 או 43, לפי העניין". תקנה 44, מי בעד?

תקנה 44 אושרה פה-אחד.

"פיקוח על מיתקן קליטה מפקח כלי שיט ומפקח למניעת זיהום הים רשאי,

לאחר שהזדהה, להיכנס לכל מקום, שבו חלה חובה להתקין או להקצות מיתקן קליטה לפי פרק זה או שבו נמצא מיתקן כאמור ולערוך בו בדיקה, ואולם לא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד אלא לפי צו של בית משפט". תקנה 45, מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 45 אושרה פה-אחד.

"הודעה על הרקה למיתקן קליטה קברניט כלי שיט שבכוונתו לרוקן במיתקן קליטה חומר מדלל אוזון או שיירי ניקוי של גזי פליטה, יודיע למפעיל הרציף או המספנה בנמל בישראל אותו הוא עתיד לפקוד, עשרים וארבע שעות לפחות לפני מועד הפקידה, בדבר סוג החומר מדלל האוזון או שיירי הניקוי של גזי הפליטה שבכוונתו לרוקן והכמות המשוערת המיועדת לריקון כאמור. הודעת הקברניט לפי תקנת משנה (א) תערך לפי הנחיית אימ"ו הרשות תפרסם באתר האינטרנט טופס הודעה לדוגמה". תקנה 46, מי בעד?

תקנה 46 אושרה פה-אחד. תקנה 47, בבקשה. "התקנה של מיתקן קליטה, לפי אישור המנהל מפעיל רציף או מפעיל מספנה בנמל בישראל לא יקצה מיתקן קליטה לפי פרק זה אלא לפי תכנית מפורטת שאישר לו המנהל מראש, לאחר התייעצות עם מנהל היחידה הארצית להגנה על הסביבה הימית שבמשרד להגנת הסביבה, תכנית כאמור תערך לפי הנחיית אימ"ו. לא הקצה מפעיל רציף או מפעיל מספנה מיתקן קליטה, או שהקצה מיתקן קליטה בלא אישור המנהל לפי תקנת משנה (א) או בניגוד לתכנית שאישר המנהל כאמור, רשאי הממונה על הנמלים לנקוט כל פעולה הנראית לו דרושה למניעת זיהום מחומר מדלל אוזון או משיירי ניקוי של גזי פליטה בעת הסרתם מכלי שיט, להפסקתו או לצמצומו, לרבות הפסקת פעילות הרציף, המספנה או מיתקן הקליטה. בנקיטת אמצעים כאמור בתקנת משנה (ב), ישקול הממונה על הנמלים את מידת הנזק, שלפי מיטב ידיעתו נגרם או עלול להיגרם עקב שחרור או השלכה של חומר מדלל אוזון או שיירי ניקוי של גזי פליטה". תיקנו את תקנת משנה (ג) לפי הצעת הייעוץ המשפטי של ועדת הכלכלה. הנושא של הסבירות, ממילא חלה עליו חזקת התקינות המינהלית והנוסח הזה נכון יותר. תקנה 47, הצבעה, מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 47 אושרה פה-אחד.

"אישור הרקה למיתקן קליטה רוקן או הושלך למיתקן קליטה חומר מדלל אוזון, התקן המכיל חומר כאמור או שיירי ניקוי של גזי פליטה, ינפיק מפעיל מיתקן הקליטה, לקברניט כלי השיט, אישור מודפס באנגלית וחתום בידו. אישור כאמור יערך לפי הנחיית אימ"ו ויכלול את הפרטים הבאים לפחות: פרטי מיתקן הקליטה, פרטי כלי השיט, ההתקן וכמות החומר או השיירים כמפורט בתקנה משנה (א) שרוקנו למיתקן הקליטה. הרשות תפרסם באתר האינטרנט אישור הרקה לדוגמה". תקנה זו אוחדה לכאן, בתחילה היא הייתה בהמשך.

תקנה 48, הצבעה. מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 48 אושרה. אנחנו עוברים לפרק ז': זמינות דלק ואיכותו. אשר, אם תוכל כמה משפטים לפני ההקראה של פרק ז'. הפרק מורכב משני סימנים, סימן א' מדבר על זמינות הדלק. כשהתקנות הללו עברו בתחילה בארגון הימי הבינלאומי לא היו בטוחים שבתי הזיקוק בכל העולם יצליחו לעמוד בדרישה לדלקים התקינים האלה ולכן העלו את הנושא הזה. בעל כלי שיט צריך להוכיח שהוא באמת עשה מאמצים להשיג את הדלק ולא רק להגיד: "לא מצאתי נמל תדלוק במקום ולכן אני משתמש בדלק שהוא לא תקין ולא עומד בדרישות. מבחינת איכות הדלק, אנחנו מדברים בסימן הזה על דרישות שאנחנו מציבים, שלא יהיו תוספים, שלא יגרמו לזיהום אוויר מוגבר, שיהיו מספיק בטוחים לצוות כלי השיט ושלא יסכנו אותו. יש בפרק זה גם דרישה לרישום פרטי הדלק המסופק. הספק חייב להצהיר בפני בעל כלי השיט אלו נתונים פיסיקליים יש לדלק הזה. דגימת דלק צריכה להישמר באנייה כל עוד הדלק מזין את האנייה. בנוסף לכך, הוספנו רשימה של ספקי דלק בישראל שמתחייבים שיעמדו בדרישות שכתובות. נעבור להקראה של הסעיף, בבקשה. תחולה- פרק ז' פרק זה יחול על כלי שיט החייב בתעודה בין-לאומית למניעת זיהום אויר ובתעודה בין-לאומית ליעילות אנרגטית. תקנה 49, מי בעד? הצבעה אושרה.

"הוראות המנהל לכלי שיט שאינו עומד בהוראות סימן ב' מצא המנהל שכלי שיט אינו עומד בהוראה מהוראות סימן ב' לפרק זה, רשאי הוא להורות לקברניט כלי השיט לפעול כמפורט להלן, ובלבד שאין בכך כדי לגרום לכלי השיט לסטות מנתיב ההפלגה המיועד או לעכב שלא לצורך את ההפלגה: להציג תיעוד של הפעולות שננקטו לשם עמידה בהוראות סימן ב' האמור, לפי העניין. להביא ראיות בדבר פעולות שננקטו לרכישת דלק העומד בדרישות התקנות ושיתאימו לתכנית ההפלגה של כלי השיט, ובהעדר דלק מתאים כאמור, מאמצים שננקטו לאיתור מקורות חלופיים לאספקתו". תקנה 50, מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 50 אושרה פה-אחד.

"יידוע בדבר היעדר אפשרות לרכוש דלק מתאים קברניט כלי שיט שעתיד לפקוד נמל בישראל יודיע למנהל, ואם מדובר בכלי שיט ישראלי, גם לרשות המוסמכת הזרה בנמל היעד של כלי השיט, על כל מקרה שבו אין באפשרות כלי השיט לרכוש דלק העומד בדרישות כאמור בתקנות אלה.דיווח כאמור יימסר בסמוך ככל הניתן למועד בו נודע לו על היעדר אפשרות רכישת דלק כאמור".

אושרה. אנחנו עוברים לסימן ב': איכות הדלק. איכות של דלק למטרות שריפה מבלי לגרוע מהוראות תקנות אלה, בעל כלי השיט וקברניטו יוודאו כי דלק למטרות שריפה המופק באמצעות זיקוק נפט, שיסופק לכלי שיט וישמש אותו, יעמוד בכל התנאים האלה: יורכב מתערובות של פחמימנים המופקים מזיקוק נפט, אין באמור כדי למנוע שילובן של כמויות קטנות של תוספים לשיפור ביצועים מסוימים של הדלק, לפי אמות המידה המקובלות בתחום. לא יכיל חומצה אנאורגנית. לא יכיל חומר נוסף, למעט כאמור בפסקת משנה (1), או פסולת כימית, שמתקיים לגביהם לפחות אחד מאלה. מסכנים את הבטיחות של כלי השיט או משפיעים לרעה על ביצועי המכונות שבו. מזיקים לבריאות צוות כלי השיט. יגרום לזיהום אוויר בנוסף לזיהום האוויר שנגרם משריפת דלק שאינו מכיל חומר נוסף או פסולת כימית כאמור. בעל כלי השיט וקברניטו יוודאו כי דלק למטרות שריפה המופק שלא באמצעות זיקוק נפט שיסופק לכלי שיט וישמש אותו, יעמוד בכל התנאים האלה. לא יחרוג מתכולת הגופרית שנקבעה בפרק ג' של חלק ב'. לא יגרום למנוע של כלי השיט לחרוג ממגבלות הפליטה של תחמוצות החנקן (NOX) כאמור בסימן ג', בפרק ב' לחלק ב'. לא יכיל חומצה אנאורגנית. לא יסכן את הבטיחות של כלי השיט או ישפיע לרעה על ביצועי המכונות שבו. לא יזיק לבריאות צוות כלי השיט. לא יגרום לזיהום אוויר בנוסף לזיהום האוויר שנגרם משריפת דלק כאמור בתקנת משנה (א). (ג)בתקנה זו, "פסולת כימית" שארית של חומר כימי או חומר נוזלי מזיק, כהגדרתו בתקנות הנמלים חומרים נוזליים מזיקים בצובר, שמיועדת לסילוק". תקנה 52, מי בעד?

תקנה 52 אושרה פה-אחד, תקנה 52 אושרה. תקנה 53, בבקשה. "סייגים לתחולה- פרק ז' הוראות פרק זה לא יחולו על פחם בצורתו המוצקה או על דלק גרעיני. הוראות תקנות 54(א), 55 עד 59 ו-61 לא יחולו על דלק גזי לרבות גז טבעי נוזלי (LNG), גז טבעי דחוס (CNG) או גז פחממני מעובה (Liquefied Petroleum Gas- "(LPG. תקנה 53, מי בעד?

תקנה 53 אושרה פה-אחד. "אישור אספקת דלק (BDN) ספק דלק המספק לכלי שיט דלק למטרות שריפה, ירשום את פרטי הדלק שסיפק כאמור באישור אספקת דלק (BDN); אישור כאמור יכלול את הפרטים המנויים בתוספת החמישית לפחות. הרשות תפרסם טופס אישור לדוגמה באתר האינטרנט. ספק דלק המספק לכלי שיט דלק גזי לצורך שריפה יתעד ברשומותיו את תכולת הגופרית בדלק שסיפק לכלי השיט". תקנה 54, מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 54 אושרה פה-אחד. "שפות הרישום באישור אספקת דלק (BDN) רישום כאמור בתקנה 54 לגבי דלק שסופק לכלי שיט ישראלי ייעשה בשפות העברית והאנגלית, במקרה של מחלוקת או אי התאמה, יגבר הרישום בעברית. בכלי שיט שאינו ישראלי יגבר הרישום בשפה הלאומית הרשמית של המדינה שאת דגלה רשאי כלי השיט להניף". תקנה 55, מי בעד? הצבעה אושרה.

"שמירת אישור אספקת דלק (BDN) קברניט כלי השיט יוודא כי אישור אספקת הדלק (BDN) יישמר בכלי השיט במקום שבו יהיה זמין לבדיקה. אישור כאמור יישמר לתקופה של שלוש שנים ממועד אספקת הדלק לכלי השיט". תקנה 56, מי בעד?

תקנה 56 אושרה פה-אחד. "בדיקת אישורי אספקת דלק (BDN) בודק מוסמך או מפקח למניעת זיהום הים רשאי לבדוק את אישור אספקת הדלק (BDN) של כל כלי שיט, לערוך העתק של כל רישום באישור האמור ולדרוש מקברניט כלי השיט לאשר כי העתק זה הוא העתק נאמן למקור, וכן לאמת את תוכנו של אישור כאמור בהתייעצות עם הגורם שהנפיק את האישור, וזאת במהירות האפשרית בנסיבות העניין ובלא לגרום לעיכוב שלא לצורך של כלי השיט. כל העתק של רישום באישור אספקת דלק (BDN), שקברניט כלי השיט אישר אותו כהעתק נאמן למקור כאמור בתקנת משנה (א), יהיה קביל בכל הליך משפטי כראיה לעובדות המצוינות ברישום". תקנה 57, מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 57 אושרה פה-אחד. "דגימה מייצגת של דלק הקברניט יוודא כי לאישור אספקת דלק (BDN) תצורף דגימה מייצגת של הדלק שסופק, שניטלה לפי הנחיית אימ"ו. (בסימן זה, דגימת דלק). בסיום תהליך התדלוק, תאטם דגימת הדלק ותיחתם בידי הנציג של ספק הדלק והקברניט או הקצין האחראי בכלי השיט על העברת הדלק. הקברניט יוודא כי דגימת הדלק תישמר בכלי השיט עד לסיום תקופת השימוש בדלק שממנו נלקחה הדגימה, ובכל מקרה לתקופה שלא תפחת משניים-עשר חודשים ממועד אספקת הדלק לכלי השיט". תקנה 58, מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 58 אושרה פה-אחד. "בדיקה של דגימת הדלק במעבדה המנהל רשאי להורות על קיום בדיקה של דגימת הדלק במעבדה כדי לקבוע אם הדלק עומד בדרישות כאמור בתקנות אלה (בתקנה זו, הבדיקה). הורה המנהל כאמור בתקנת משנה (א), יעביר קברניט כלי השיט או מי שהסמיך לכך את דגימת הדלק למעבדה ללא דיחוי. קברניט כלי השיט והמעבדה יעבירו למנהל עותק מכל בדיקה שבוצעה לפי תקנה זו. בעל כלי השיט יישא בהוצאות הבדיקה". תקנה 59, מי בעד? הצבעה אושרה. תקנה 59 אושרה פה-אחד. "רשימת ספקי דלק המנהל יערוך רשימה של ספקי דלק המספקים בישראל דלק לכלי שיט שתפוסתם ברוטו 400 טון ומעלה ויפרסם אותה באתר האינטרנט. ספק דלק שמבקש לספק דלק לכלי שיט ולהיכלל ברשימת ספקי הדלק, יגיש למנהל בקשה חתומה בחתימת ידו של מורשה מטעם ספק הדלק על גבי הטופס שבתוספת השביעית. הבקשה תכלול הצהרה של ספק הדלק לפיה ידועות לו החובות המוטלות עליו לפי התקנות והוא מתחייב לעמוד בהן במלואן שתאומת בפני עורך-דין, בנוסח המופיע בתוספת האמורה. ספק דלק שרשום ברשימת ספקי הדלק שמבקש להפסיק לספק דלק לכלי שיט ולהימחק מהרשימה, יגיש על כך הודעה בכתב למנהל". תקנה 60, מי בעד?

תקנה 60 אושרה פה-אחד.

להיום, הספקנו יפה מאוד. כן, רני. גבירתי, אני רוצה לשוב לסעיף 29, זה מאוד-מאוד מציק החרגת מכליות שרתוקות למקשרים ימיים ולא כלולות בחובה לנהל מערכת VOC. אני רוצה להדגיש, אני מודה ומתוודה, זה הופיע בנוסח שהוגש גם טרם הישיבה הקודמת של הוועדה. זה פוספס. בהגדרה של כלי שיט רתוק, בהתחלה, זה כולל. כרגע, בתוך הסעיף, מודגש רק "רציף" וזה לא כולל מערכת עגינה בלב ים או מקשר ימי. אנחנו סבורים שזהו טעות קריטית, אבקש מהוועדה לבדוק איך אפשר לשלב זאת מהבחינה המשפטית. בסוף הישיבה נשב עם הייעוץ המשפטי של הוועדה ונדון בזה. יכול להיות שלפני הישיבה הבאה נציע רוויזיה לגבי תקנה 29. אני מעדכנת שכרגע סיימנו, בשבוע הבא נקיים ישיבת המשך, לגבי תקנה 29 נדון ונחליט. לגבי תקנה 29, ציינו גם בדברי ההסבר שכתבנו את זה כפי שכתבנו והמעטנו את המקשרים הימיים מכיוון שכיום לא קיימות מערכות להחזרת אדים מהאנייה לחוף דרך צנרת ומקשר ימי. חשבנו שהחלה כזאת עלולה לייצר קשיים טכנולוגיים שיהיו להם השלכות כלכליות משמעותיות. ככל שזה לא המצב, אם יש דרישות של המשרד להגנת הסביבה שהמשמעות שלהן תהיה שזה לא כצעקתה אז לנו אין בעיה עם זה. מאחר שזה עדיין לא נכנס לתוקף,

המשרד להגנת הסביבה נמצא במהלך רוחבי של הכנסת חובת השבת אדים ממכליות שטוענות דלק במקשרים ימיים. קצ"א כבר עשו את זה באשקלון. מה שנותר זה לעשות את ההשלמה מול מקשר תש"נ בקריית חיים שהוא פחות חשוב כי הוא לא טוען והבעיה היא כשטוענים ולא כשפורקים נותרה גם השלמה מול חברת החשמל באשכול ולמעשה בזה אנחנו מסיימים את העניין. מקשר אחד קריטי עדיין לא עונה לדרישה שלנו ואנחנו נמצאים בעיצומו של המהלך הרגולטורי. אנחנו חושבים שפה זה מהלך משלים שהוא מחויב המציאות. נדבר עם ורד ונראה איך לנסח הוראה שמאפשרת. כן, לגבי תקנה 29 נשב ונתייעץ. אם יש למשרד להגנת הסביבה הצעה לניסוח שיכול לשקף נכונה את המצב ולא להטיל חובות בלתי-אפשריים כרגע זה יהיה - - - אני חושב שהפתרון טמון בלוחות זמנים ליישום. אנחנו מוכנים להציע נוסח.

אחרי הישיבה תציעו נוסח, עד לדיון הבא, רצוי לסיים את זה עד ליום ראשון הקרוב כי הדיון הבא יתקיים ביום שלישי. אוקיי, תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:15.